ז' באדר א' תשפ"ב, השעה היא 08:47 בבוקר. אנחנו נפתח ונדון הבוקר בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי) התשפ"ב-2021 פ/2423 של ח"כ אימאן ח'טיב יאסין ואחרים, בהכנה לקריאה ראשונה. אנחנו נפתח את הישיבה הזו בהצבעה על פתיחת הרוויזיה. היות וחברת הכנסת הגישה רוויזיה על הצעת החוק בדיון הקודם, אנחנו ניגש להצבעה. מי בעד הרוויזיה? שירים את ידו. אין מתנגדים, אין נמנעים. הצבעה אושר אנחנו מאשרים שהרוויזיה התקבלה ועכשיו אנחנו דנים מחדש בהצעת החוק ובתיקונים כפי שהובאו אלינו אל הוועדה, הנוסח המתוקן. אז אולי היועצת המשפטית תקריא אותו?

אני רק רציתי אולי לבקש להסביר. קחי את המיקרופון אלייך נעה. אנחנו דיברנו בדיון הקודם, אמרנו שיש שתי השלכות עיקריות לנושא הזה של הגדרת הלילה.

זה הנושא של הסירוב לעבוד בלילה או סירוב לדרישה חדשה לעבוד בשעות הלילה. ונושא נוסף, זה נושא התקנות. הבנו שהייתה התנגדות פה לגבי מתן ההקלות לפי התקנות לכל הורה עצמאי, שמדברים גם על גבר ואנחנו מדברים גם על השעות האלה בין 6:00 ל-07:30 בבוקר, זה עניין אחד. דבר שני, הייתה בקשה שהתיקון לא יכלול בהגדרה לילה, אלא יובהר שיש את אותה זכות סירוב. זה הדבר הנוסף שעלה פה בדיון ואני רואה שגם נכנס כאן לתיקון, זה הגדרת הגיל של הילד ועד גיל 12. אז זה נושא נוסף. אז אנחנו יכולים לקרוא את הנוסח. קודם אני רוצה רק להגיד, היו פה עוד הערות שרצו מאוד לדייק ויכול להיות שאנחנו לא הגענו עדיין לנוסח המדויק, לכן אני רוצה להגיד את זה. אנחנו מדברים על זכות הסירוב גם כמועמד לעבודה, להודיע למעסיק שאתה לא יכול לעבוד בגלל הטעמים המשפחתיים בעבודה בלילה, כמועמד לעבודה, ואז אסור לו לסרב לקבל אותך לעבודה. וגם סירוב לדרישה, כאילו כשאתה כבר עובד ודורשים ממך לעבוד בעבודה בלילה. אם יש דרישה במקום העבודה לעבוד בלילה, אז זה אחד מהתנאים לעניין - - שיישקף את התנאים בהדדיות, שגם המעסיק ידע שיש הורה שיש לו אולי בקשה או דרישה או מגבלה מסוימת שאולי לא מתאימה לעבודה הספציפית. אי אפשר לא לספר את זה למעסיק מן הסתם. אבל מצד שני המעסיק לא יכול גם לסרב. בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים. רק אם אולי אפשר לתת למשרד המשפטים גם להסביר, כיוון שהם היו גם אחד מהגורמים. שלום, שומעים אותי? כן, בבקשה. עילם שניר, יעוץ וחקיקה ממשרד המשפטים. אז כפי שנאמר בדיון הקודם ההחלטה של ועדת השרים לחקיקה הייתה להחזיר את ההצעה לפני הקריאה הראשונה. ביום ראשון היה דיון בוועדת שרים, לאחר התיקונים שהיו בוועדה בדיון הקודם. ועדת השרים בעצם החליטה ושוב, כעמדת הממשלה, וזה גם מוצא ביטוי בנוסח שמופיע כאן בדיון, באמת שלא לשנות את ההגדרה של "לילה" עצמה, ולא להחיל את - - - שחלות בתקנות במקום סעיף 2א' לחוק. על שעות הבוקר,

השעות שבעצם מבקשים להרחיב את זכות הסירוב של העובדת, כשמחילים גם את אותה זכות סירוב גם על הורה עצמאי שהוא גבר. ועם ההגבלה שכבר נקבעה, תיחום הגיל של הילד לגיל 12 לאור התיקונים של ההצעה, באמת לאפשר הבאה של אותם ילדים למסגרות. רק תן לי הסבר מה המשמעות בכך שלא תיקנו את הגדרת הלילה? ברגע שאנחנו משנים את הגדרת הלילה עצמה, הגדרת הלילה בעצם משמשת גם להגדרה מתי חלות על המעסיק כל מיני חובות לפי התקנות. לכן העמדה שלנו הייתה שבסוף המוקד מבחינתנו לפי הצעת החוק והתכלית שלה הוא בעצם בזכות הסירוב אם העבודה גם כרוכה בעבודה בשעות האלה, ולא להרחיב את החובות שחלות על המעסיקים. למשל הגבלת היכולת להעסיק 12 שעות לאחר סיום העבודה, גם לשעות האלה, או הסעות למקום העבודה ודברים מהסוג זה. שזה חובות שא' אנחנו לא חושבים שצריך להרחיב אותם לשעות האלה וגם הם לא נבחנו לגבי מה המשמעויות של הדבר הזה על ההעסקה גם, כשמחילים את החוק באופן רחב גם על גברים. בסדר גמור עילם, תודה רבה לך. אז בואו נקריא, וזה כמובן הנוסח שגם הוסכם עם המציעה ולכן אפשר להתקדם להקראה ולהצבעה לקריאה ראשונה, וממילא זה עוד צריך לחזור לדיון לקריאה שנייה ושלישית.

"הצעת חוק עבודת נשים (תיקון, הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי), התשפ"ב- 2022" אני רוצה רק לשאול, אנחנו משאירים את השם הזה "הסדרי עבודה גמישים"? כי מדובר פה על הסדר של עבודת לילה או עבודה בלילה, השאלה אם צריך להשאיר את השם הרחב? אולי עבודת לילה גמישים. גמישות בעבודת לילה?

משרד המשפטים, אתם מכירים את ההגדרה הזאת? מה הייתה השאלה? הזכרתי את זה אתמול, לגבי שם החוק "גמישות בעבודת לילה להורה עצמאי" אפשר להגיד כזה דבר כפי שהציעה חברת הכנסת? שוב, אני מסכים עם מה שהיועצת המשפטית אמרה, שזה פחות תואם למה שהתיקון בסופו של דבר עוסק. לדעתי אפשר לקרוא לזה "הרחבת זכות הסירוב". מה אם נגיד "גמישות בעבודה" - - לא,

אני לא רוצה שזה יהיה על דרך השלילה. "גמישות לעניין עבודת הלילה לעניין הורה עצמאי"?

גם יש פה את משרד זרוע העבודה שיכולים להתייחס. פשוט נושא של הסדרי עבודה גמישים זה כבר עניין יותר רחב. נכון אז לכן אנחנו מחפשים שם יותר מדויק. "גמישות בעבודת לילה להורה עצמאי"? מבחינתי אם זה מקובל על זרוע העבודה אז זה בסדר.

זרוע העבודה, יש לנו נציג בזום? תמר מתתיהו? היי בוקר טוב. שמעת את העניין? כן, אני גם חשבתי אתמול כמו עילם שזה צריך להיות בעצם זכות הסירוב להורה עצמאי. לא, אבל זה לא נשמע טוב. אבל אם אתם לא רוצים להגדיר את זה על דרך השלילה, אז שוב, הסדרים גמישים זה באמת נושא מאוד רחב שיש לנו גם עכשיו בעסקת החבילה אבל בחקיקה אחרת. אני מציעה להשאיר את זה ככה ברשותכם נעה ובואו לא נחליט על זה ברגע האחרון וכשזה יגיע לכאן לדיון תשקיעו בזה בבקשה גם זרוע העבודה, גם משרד המשפטים ותחפשו אולי הגדרה אחרת,

בסדר גמור.

"הוספת סעיף 4 א 2 .בחוק עבודת נשים, התשי"ד 19543 , אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא: "תחולה על הורה עצמאי" 4א. הוראות סעיפים 2 (ג), 3 ו- 4 החלות לעניין אישה או עובדת לגבי עבודה בלילה,

בשינויים המחויבים, גם על עובדת או עובד או מועמדים לעבודה שהוא שהם הורה עצמאי, לעניין עבודה בשעות שבין 24.00 לבין 07.30 ; לעניין זה, "הורה עצמאי" כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב 19924, ובלבד שלילד שבהחזקתו ונמצא עמו טרם מלאו 12 שנים." יכול להיות שיהיו פה עוד תיקוני נוסח, אבל זאת המהות. בסדר גמור. לגבי השם, כמובן כמו שאמרת.

אני מבקשת שיינתן לזה עוד זמן ומחשבה, ובואו נגיע להגדרה מדויקת יותר לקראת הקריאות הבאות. אז אפשר להצביע על נוסח הצעת החוק. מי בעד? שירים את ידו. אין נמנעים ואין מתנגדים. הצבעה אושר אנחנו מאשרים שנוסח הצעת החוק של חברת הכנסת אימאן ח'טיב ואחרים עברה ועוברת - - אני מקווה שמהר מאוד לקריאה ראשונה. לקריאה ראשונה, מצוין, ברכות. תודה רבה. אפשר להתחיל כבר את הדיון הנוסף מבחינת הלוז? אז את זה אני מחזירה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 09:58.